דברי הכנסת כג / מושב שני / ישיבות קל"ז קל"ח / ב' וד' בניסן התשפ"א / 15 ו-17 במרץ 2021 / 23 חוברת כ"ג ישיבה קל"ז

התקנות. אז חיים לא יכול להציג את זה, אבל הוא לא יכול, כי עדיין דנים ברוויזיה. מדפיסים מחדש את הנוסח אז אי-אפשר. יש טעות טכנית, אבל זה לא מאפשר להביא את זה עד שלא יודפס נוסח מתוקן ויונח כאן. רבותיי, צר לי שכך פני הדברים. אני מכריז על הפסקה. אנחנו נחדש את המליאה בהודעה של 20 דקות מראש כאשר השרה תהיה פה, אם תהיה פה. הינה, גילה באה. היא נמצאת פה? אני מוכרח לומר שאלמלא מדובר בתקנות שנוגעות למאבק בנגיף הקורונה, שהן באמת הכרחיות, אני פשוט הייתי סוגר את הישיבה ובזה זה היה נגמר. זה פשוט, זה לא רציני.

אי-אפשר לקבל את זה. זה פשוט, אולי אני יכולה לדבר בינתיים? אין לי נוהל שמאפשר לי להעלות אותך, את יודעת, ככה, בלי שיש נושא שאנחנו דנים בו במסגרת הדיון, אז אני מכריז אם כך על 20 דקות הפסקה, בתקווה שהשרה תהיה כאן.

(הישיבה נפסקה בשעה 13:05 ונתחדשה בשעה 13:25.) אני מחדש את הישיבה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת,

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת

ראשון הדוברים, חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה.

התשובה היא: "שבכל הלילות אנחנו

ובית הכנסת זה הדבר הכי מסוכן. היה איזה דוח של המשטרה שהזדעזעתי שמישהו כתב אותו, שביום ראשון בפורים יש סכנה, צריך לסגור את העיר, מצור.

כי יש מנהג של קריאת המגילה, ובקריאת המגילה אנשים משתכרים. אז שני דברים של בורים ועמי הארצות שאני לא מבין: מי לא יודע שבפורים המשולש ביום ראשון לא קוראים בכלל את המגילה? את המגילה קוראים ביום שישי בכל הארץ. מי לא יודע שבזמן קריאת מגילה לא משתכרים? אולי בסעודת פורים, אבל לא בקריאת המגילה. זה היה בדוח משטרתי של משטרת ישראל, בעברית, לא בערבית, לא ברוסית, לא בפולנית.

אני ראיתי את הדוח הזה ואמרתי: מי כתב את זה? זה רק היה סמל. כאשר אנחנו רואים שאיש ציבור כמו איווט ליברמן יכול לעמוד בטלוויזיה בפומבי ולא מפחד ולא חושב שזה יגרע ממנו משהו, תארו לעצמכם איזה ראש עיר באמריקה, בצרפת,

שיגיד משהו כזה: את היהודים ואת המנהיג שם צריך לשים במריצה ולזרוק אותם למזבלה הקרובה, יום אחד הוא לא יוכל להופיע, בשום תפקיד ציבורי. גם עיתונאי או שדרן שהיה עושה את זה, מייד כל הארגונים היהודיים היו דורשים ממנו להתפטר.

ופה אומר איווט ליברמן שאת נתניהו והחרדים צריך לשים במריצה, שימו לב את מי שמו במריצות, ולהשליך אותם לפח הזבל, למזבלה הקרובה ביותר. והוא עוד חושב שהוא מרוויח מזה. זו הסכנה. אם מישהו אומר דברים מטורפים והוא מפסיד מזה, אז לפחות זה מראה שהחברה בריאה, אבל כל אלה שצחקקו מסביבו וכל אלה שתומכים בו, כל אלה נמצאים במצב, אנחנו ציפינו מכל אומות העולם שיהיו שונים, שימחו ויזעקו ולא ישתקו, ופה אנחנו רואים שתיקה טוטלית. נותנים לו להגיד את זה, והוא עוד הגיבור של השכונה. היות שאני רואה שכל הגזרות האלה, אגב, אני טענתי על הסגרים אובייקטיבית, מהרגע הראשון, שסגר אינו תרופה. זה הוכח בשנה האחרונה. הסגר לא מנע שום דבר. ורצו דווקא סגרים על שכונות חרדיות ודווקא על בני ברק. לכן אני חושב שצריך להתנגד לתקנות האלה, בפרט שהן בדיעבד. זו כבר בכלל לא שאלה של פיקוח נפש, זו סתם שאלה של לאשר דבר שהיה מוטעה. בעיקר אני מבקש להסיר מסדר-היום את הגזרה של המצור על ירושלים, המצור התחבורתי, של נסיעה לירושלים, שגם זה בדיעבד, ולא צריך לאשר את זה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת משה אבוטבול, איננו, חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה. חברת הכנסת אורלי פרומן,

אדוני היושב-ראש, מזכירת הכנסת, חבריי חברי הכנסת, אקורד סיום, זמני, מבחינתי, אבל אינני מתמודדת לכנסת הבאה. אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. לנוסח השבועה הזה התחייבתי לראשונה כאן לפני כשנתיים, כשהצטרפתי לפוליטיקה ונבחרתי לחברת הכנסת.

שבועה שהיא נר לרגליי יום-יום בתקופת כהונתי. הצטרפתי לעולם הפוליטי מתוך אמונה עמוקה שכנבחרת ציבור אוכל לעשות את השינוי החברתי המשמעותי ביותר. אחרי שנים רבות בשירות הציבורי שאפתי להרחיב אף יותר את מעגלי ההשפעה והעשייה למען המדינה שלי והחברה הישראלית. כך חונכתי בבית הוריי, כך גידלנו, בעלי ואני, את ילדינו. מניסיוני רב-השנים הגיעה האמונה שבעבודה מאומצת, בנחישות, באמונה בצדקת הדרך ובדבקות במטרות ראויות, הכול אפשרי. פעלתי מתוך תפיסת עולם שאם יש "למה" אפשר תמיד למצוא את ה"איך". את הניסיון המצטבר שלי רתמתי למעין נקודה ארכימדית,

כמו שאמר היווני בן המאה השלישית לפני הספירה, שממנה אוכל להניף את העולם, והתחלתי את המסע בעולם הפוליטי, מסע אישי והצטרפות למסע קבוצתי, לקראת שינוי מיוחל בחברה ובמדינה. הרבה מטרות ראויות היו. את עשייתי הקדשתי לחינוך והשכלה, לרווחה, לנשים, לבריאות, לתרבות. נחשפתי לכשלים, למחסור, לבעיות, כל כך הרבה לשפר ולהיטיב, כל כך הרבה "למה". בדרך אל ה"איך" משהו קרה לדמוקרטיה שלנו. כבר בתחילת דרכי עליתי באחד הנאומים עם האזהרה במילותיו של גארסיה מארקס, "משהו חמור מאוד עומד לקרות בכפר הזה", כשראיתי שהממשלה הנוכחית פועלת נגד הכנסת, משנה חוקי-יסוד בן לילה ומכנסת ועדות על פי האינטרסים שלה ולא של האזרחים וצורכיהם. ובאמת, אשר יגורתי בא, ומשהו חמור אכן קרה. דורדרנו למצב שבו עוולות וזיופים מזעזעים תחילה את כולם ואז הופכים להיות נורמה.

כך ההסתה נגד בית המשפט, תקציב מדינה שמתעכב במשך שנתיים, פיטורין והתפטרויות של אנשים מקצועיים וראויים, תהליכי קבלת החלטות לקויים, החינוך ששבוי כבן ערובה של פוליטיקה צינית ומערכות הבריאות, הרווחה, התרבות. ומעל כל אלה, רמת השיח המחפירה: השפה, הקללות, היחס המזלזל של חלק מהיריבים זה לזו ואחד לאחר. חייבים תיקון דחוף, ואחריו נותרה מלאכה רבה. אני מאחלת לאזרחי מדינת ישראל שנבחרי הציבור שלהם יזכרו שהם שלוחי העם, שתהיה פה הנהגה ראויה לאזרחיה, שתוקם כנסת חזקה הפועלת למען העם ושתיכון ממשלה נקייה, נקייה משחיתות, משוחד, מרמה והפרת אמונים. אני מאחלת לכל תושבי המדינה להתפנות להתפתחות האישית והמשפחתית שלהם במקום להיאלץ לצאת ולהפגין נגד הממשלה ששכחה אותם. אני מאחלת לאזרחיות המדינה ולאזרחיה לבחור כנסת וממשלה אחת לארבע שנים, לחיות בדמוקרטיה יציבה והוגנת ולדעת שיש מי שדואג להם ולעתידם. מגיע לכולנו לחוות הוגנות כלכלית, חברתית, תרבותית, מגדרית, ביטחונית, בריאותית, דתית. אני מייחלת שאחיה במדינה נאורה שבה חינוך הוא בראש סדר העדיפויות באופן אמיתי. אז יתחיל התיקון. מבחינתי, תם ולא נשלם.

אני מודה לחברת הכנסת אורלי פרומן, ומאחל לך הצלחה גדולה ובאמת תודה רבה על עשייתך כאן. אני חושב שבהחלט הבאת כבוד לבית הזה בעשייה שלך, בהתנהלות שלך, ואני מאחל לך הצלחה. מי יודע? אולי עוד תשובי ותחדשי מהנקודה הזאת.

כן, אמן. תודה רבה ובהצלחה לכולנו.

אם כן, הדובר הבא הוא חבר הכנסת אריאל קלנר, איננו, חבר הכנסת אריאל בוסו, איננו, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת שבח שטרן,

חבר הכנסת עמית הלוי,

חבר הכנסת משה ארבל,

אם כן, אנחנו עוברים להצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)

32), התשפ"א 2021. הצבעה. אני אאפשר כמובן למי שמקומו למעלה להשתתף, אם ירצה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 32),

טוב שאתה מפנה את תשומת ליבי. יש מישהו נוסף שמבקש להשתתף בהצבעה? חברת הכנסת עטייה, בעד, אני מניח. מישהו נוסף? חבר הכנסת אייכלר, נגד. אני בטעות הצבעתי, כן, אני אומר את זה לפרוטוקול. חבר הכנסת בוסו מבקש להצטרף ולהצביע? אז אנא, אני לא יכול לחכות. אתה מצביע בעד. אם כך, אנחנו עם חמישה קולות בעד, שני קולות נגד, אין נמנעים. אני מציין לפרוטוקול שחבר הכנסת מרגי הצביע בטעות במקומו של חבר הכנסת דיכטר, אבל זה כמובן לא משנה את תוצאות ההצבעה, קולו נספר פעם אחת. לפיכך, אני קובע שתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 32), התשפ"א 2021, התקנות האלה התקבלו על ידי המליאה ואושרו. מכאן אנחנו עוברים לנושא הבא, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 8), התשפ"א 2021. אני שב ומזמין את השרה גילה גמליאל להציג את התקנות, בבקשה. יש דוברים. כבוד היושב-ראש, מזכירת הכנסת, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, מונחת בפני הכנסת הצעה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס'

התשפ"א 2021, לפי סעיף 4(ד)(2)(ג) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020. בהתאם למנגנון שנקבע בחוק, ככל שלא מתקבלת החלטה על ידי הוועדה במועדים הקבועים בו, על מליאת הכנסת לדון בתקנות לאשרן או לא לאשרן. ביום 28 בפברואר 2021, לנוכח נתוני התחלואה ולשם מניעת התפשטות נגיף הקורונה, אישרה הממשלה תיקון שנקבע כהוראת שעה בתקנות התחבורה. במסגרת התיקון נאסר על ארגון, הזמנה, הפעלה והשתתפות בהסעה מיוחדת אל ירושלים וממנה, הכול למעט הסעות עובדים והסעות למוסדות חינוך ורווחה שפעילותם הייתה מותרת. עוד הובהר בנוסח התיקון לתקנות תחבורה כי בתקופת הוראת השעה לא תפעל התחבורה הציבורית. הוראת השעה הייתה תקפה מיום 27 בפברואר 2021 בשעה 18:00 בערב ועד ליום 28 בפברואר 2021, המועד שבו חל חג הפורים בירושלים. כעת מובאים לאישורכם ההסדרים האמורים. אומנם מועד הוראת השעה חלף, ועם זאת, ללא אישור המליאה לתקנות האלה, תתבטל האחריות הפלילית לעשיית עבירות הנובעות מהתקנות, יוחזר כל קנס ששולם בגין הפרתן ויתבטלו הליכי אכיפה שננקטו בשל עבירות כאמור. בהתאם לכך, כמה עבירות כאלה היו? בהתאם לכך, שר הבריאות מבקש מכם לאשר את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 8), התשפ"א 2021, שהותקנו לנוכח התפשטות נגיף הקורונה ונתוני התחלואה באותה עת במטרה לצמצם את התפשטות הנגיש בישראל ולהגן על בריאות הציבור.

תודה רבה לשרה גילה גמליאל. אני עובר לרשימת הדוברים: חבר הכנסת עמית הלוי,

חבר הכנסת משה ארבל, מוותר, חבר הכנסת אוריאל בוסו, מוותר, חבר הכנסת ווליד טאהא,

חברת הכנסת אורלי פרומן, מוותרת. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. גם חבר הכנסת קלנר רשום,

אז אם הוא לא פה אנחנו נוכל לעבור להצבעה. תודה, אדוני היושב-ראש. כיו"ר ועדת הכלכלה דנתי בתקנות האלה פעמיים. עכשיו אנחנו דנים באישור התקנות בדיעבד. המשטרה הודיעה בדיון שהיא פעלה ללא סמכות. התקנות הקנו לה סמכות לעצור הסעות מאורגנות ומיוחדות לירושלים. ההסעות האלה נעצרו במבואות ירושלים ולא הגיעו כלל, וראינו בסרטונים איך עוצרים מכוניות פרטיות ללא סמכות. מרגע שאני יודע שהמשטרה פעלה ללא סמכות, פעלנו להפיל את התקנות, והוגשה רוויזיה על ידי חברת הכנסת מטי יוגב. זה הובא למליאה על פי הנהלים. אני אצביע נגד אישור התקנות האלה ואני קורא לחברי להצביע. נעשה עוול. שאלת סך הכול כמה דוחות היו, 13 דוחות, שניתנו שלא בסמכות. תודה רבה, חבר הכנסת מרגי. חבר הכנסת אריאל קלנר, איננו. אם כן, אנחנו נעבור להצבעה. אני אאפשר להצביע מהמקום. נא לשבת, השרה גמליאל, חבר הכנסת גינזבורג, אנחנו עוברים להצבעה, בבקשה. אנחנו מצביעים על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 8), התשפ"א 2021. הצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 8), התשפ"א 2021, לא נתקבלו. האם מישהו שמקומו למעלה מבקש להוסיף את קולו? חבר הכנסת ארבל, נגד, חבר הכנסת בוסו, נגד, חבר הכנסת אייכלר, נגד, חבר הכנסת מרגי, נגד. אם כך, בעד, שניים, נגד, חמישה,

אני קובע שתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת

לשפר את איכות החיים של העצמאים ולא להשית עליהם או לא לגבות מהם דמי ביטוח לאומי בגין שכירים שיצאו לחל"ת חודשיים, בסדר גודל של 500 מיליון שלא ייגבו. אני חושב שזה נכון, כי העסק היה סגור, אבל יחד עם זה,

שיש כל כך הרבה עיוותים, ויש לי הזדמנות לנסות ולשפר עבור האוכלוסיות של ניצולי השואה. באתי ואמרתי שבמבחן הכנסה,

מבחן הכנסה של סיעוד זה עשרות או מאות מיליונים. אמרתי שאני אגע רק בניצולי השואה ואני אנסה לשפר, כי אני רוצה שתבינו:

בן אדם שנזקק לסיעוד, עושים לו מבחן הכנסה. היה והוא עובר בשקל אחד את התקרה, שזה השכר הממוצע במשק, במקרה הזה זה 10,551, ובפועל אני אחר כך אגיד שמצאנו לפחות שניים בני 100 שעברו בשני שקלים לחודש. שני שקלים בחודש זה 24 שקל בשנה, הם איבדו 5,070 שקל לחודש, כל חודש, איבדו 60,840 שקל בשנה על זה שהם עברו בשני שקלים.

אני אמרתי שאני הולך לתקן את זה. אנחנו ערב בחירות, ואני יודע שיגידו שזה פוליטי, זה פוליטי, אתה לא יכול לעשות את זה.

בעם היהודי, נכון שכל ש"ס הלכו, אבל אנחנו דוגלים במתן בסתר, וזה מתן בסתר, כי אני לא יודע למי אני נותן, וזה שמקבל לא יודע ממי הוא קיבל. אבל זאת עזרה אמיתית, כשאני מסתכל על הגילאים האלה. ואז אמרתי שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים, והתחלתי להיכנס לפרטים, ואני מדבר על 30 מיליון. דיברתי עם שר האוצר, הוא אמר: אני נותן לך 30 מיליון. לקחנו רק את אלה שעברו ב-1,000 שקל. אמרתי: כמה עברו ב-1,000 שקל? היו 1,449 אנשים. כמה מתוכם עברו ב-100? היו 113 מה-1,000. אמרתי: כמה עברו בעשרה שקלים? כמה עברו את התקרה בעשרה שקלים? אז עברו שניים בשני שקלים, שניים בשלושה שקלים, שניים בארבעה שקלים, שניים בשבעה שקלים ושלושה,

11 האיש האלה, שבמקסימום קיבלו 120,000 ברוטו, איבדו 60,840

זה משהו הזוי. כשאני רואה את הטבלאות האלה זה משגע אותי. נכנסתי למחשב ואמרנו: אוקיי, מה קרה? מה היה לפני שנה? השכר הממוצע היה יותר נמוך. זאת אומרת שבבדיקה הראשונית התברר לנו ש-653 אנשים, אם היו עושים מיצוי זכויות שנתי, הם היו מקבלים את הכסף, כי שנה לפני זה השכר הממוצע היה 10,247. פניתי למנכ"ל הביטוח הלאומי. אני חייב לציין שמנכ"ל הביטוח הלאומי

על מנת למצות זכויות. הוא לא רואה שהביטוח הלאומי צריך לנצח את האזרח, הוא רואה איפה צריך לשפר את איכות החיים של האזרח. המנכ"ל מאיר שפיגלר עושה עבודה מדהימה.

מאיר שפיגלר, אחרי, המנכ"ל, עושה עבודה מדהימה. וראוי להזכיר,

הוא נתן הוראות למיצוי זכויות. זה יעלה מאות מיליוני שקלים,

אבל מדינת ישראל לא צריכה לנצח את האוכלוסיות המוחלשות כשאלה לא יודעים להגיב, כי כשבן אדם בן 100 מקבל מכתב, הוא לא תמיד יודע לקרוא אותו, ואם הוא בדמנציה וסיעודי, ואם הוא גם ערירי,

מנכ"ל הביטוח הלאומי הולך לצאת במבצע שמי שלא עונה על מכתב והוא רואה שמגיעות לו זכויות, ישלחו אליו אנשים הביתה, ויהיה מיצוי זכויות. וזה לא יהיה לבחירות, כי זה יהיה אחרי הבחירות. בהצעת החוק הזאת הייתה הסתייגות של חברת הכנסת אתי חוה עטייה, שהגישה הסתייגות ואמרה: כשאנחנו מדברים על תשלומי הביטוח הלאומי,

כי בן אדם משלם ביטוח לאומי בגין עבודתו, ואם הוא עובד חודש אחד, אם הוא עובד יומיים בחודש ומרוויח 100 שקל, הוא משלם ביטוח לאומי 7.25% על 100 השקלים, ואז הוא משלם שבעה שקלים ו-25 אגורות, אם הוא לא עובד הוא משלם 177 שקלים. והיא אמרה: למה שהוא ישלם כאילו הוא מובטל? שישלם לפי חודש עבודתו האחרון. היא שמה את זה כהסתייגות, והוועדה קיבלה את זה כהצעת חוק קבועה, זאת אומרת שיהיה פה תיקון דרמטי, זאת אומרת שמי שעבד ישלם לפי חודש העבודה האחרון ולא לפי האבטלה. ואני חייב להודות לך על הרעיון ועל היוזמה. ואללה, כל הכבוד.

עשית עבודה יפה וגדולה, והוועדה באהבה גדולה קיבלה את זה, וגם האוצר קיבל את זה. אז פה אנחנו חייבים להודות לעלי בינג, נציג האוצר, שבא ואמר: ואללה, זה עושה שכל, זה עושה שכל, אני מאשר את זה. למען האמת, הוא גם אישר את זה, אבל לא הייתה לו ברירה, כי אחרת, זאת הצעת חוק ממשלתית והוועדה אישרה, הייתה לו ברירה למשוך את החוק, והוא לא רצה למשוך את החוק. וקיבלנו 30 מיליון שקל. קיבלנו 30 מיליון שקל, ואמרנו שבשלב הראשוני אנחנו ניקח את כל האזרחים הוותיקים שמקבלים השלמת הכנסה ואין להם כסף והם חייבים, בחובות לחברת חשמל, זה כבר לא ניצולי שואה, ונמחק להם את החובות. זה סדר גודל של 5-4 מיליון שקל. ביתרה אנחנו הולכים לשפץ בתים ולראות מה נותנים לאזרחים הוותיקים האלה, שבדרך כלל אין להם פה. ואם מישהו יגיד שזאת תעמולת בחירות, אז אני בטוח שמאלה שיקבלו, 98% לא יבואו להצביע, כי הם דמנטיים ברובם, והם סיעודיים, והם לא יודעים לבוא להצביע. אבל אנחנו ככנסת, כמחוקק, עשינו את מחויבותנו לאזרחים האלה, כי אני חושב שהיינו צריכים לעשות את זה, ופה הכנסת באה בניקיון כפיים. נכון שזה לפני בחירות, אבל זה לא בחירות, כי זה יבוצע אחרי הבחירות.

אלה הדברים הקטנים שאנחנו יודעים לעשות ואנחנו צריכים לעשות וניתנה לנו הזכות לעשות.

אני מתכבד להביא לכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א 2021, שהגישה הממשלה. מעסיקים מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדיהם בעד חודשיים מתוך התקופה שבה העובדים שוהים בחופשה ללא תשלום, מה שמטיל על המעסיקים נטל משמעותי בתקופה קשה זו. הצעת חוק זו קובעת כהוראת שעה פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעד עובדים השוהים בחופשה ללא תשלום, ומטרתה להקל על המעסיקים הרבים שבתקופת הקורונה הכנסותיהם פחתו בצורה משמעותית או פחתו לחלוטין. מדובר פה בכ-500 מיליון שקל,

כ-500 מיליון שקל. יצוין כי המעסיק רשאי לנכות מכל סכום המגיע לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור. לפיכך, ההצעה הזאת נועדה לסייע גם לעובדים, כי המעסיקים היו יכולים להשית את זה על העובדים

נמצאים בחל"ת. הפטור מתשלום דמי הביטוח יחול לגבי עובדים שהיו בחופשה ללא תשלום במשך חודש קלנדרי אחד לפחות בתקופה שמ-1 באפריל 2020 ועד 30 באפריל 2021. שר האוצר רשאי להאריך בצו את התקופה האמורה עד 30 ביוני 2021. הפטור המוצע לא יפגע בזכויותיהם של העובדים שיצאו לחל"ת ולא שולמו בגינם דמי ביטוח. נוסף על הוראת השעה התקבל בוועדה תיקון קבוע שהציעה חברת הכנסת אתי חוה עטייה, ולפיו עובד שיצא לחופשה ללא תשלום והכנסתו טעם היציאה לחופשה הייתה נמוכה משכר המינימום, דמי הביטוח שישלם המעסיק בעדו בתקופת החל"ת יחושבו לפי הכנסתו לפני היציאה לחל"ת, ולא לפי שכר המינימום. ההצעה אושרה בוועדה פה אחד ואין לה הסתייגויות, ואני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק. מאחר שסביר שזה יעבור, כי יש פה רק נציגי ליכוד, כי בפעמים האחרונות שאנחנו מדברים פוליטיקה, ואני בא לפה, מוזעק לכנסת להעביר חקיקה מתקנת של הקורונה, אין נציגים של מפלגות אחרות, אין,

שהוא גם המפלגה הגדולה, והוא פה מצביע לבד. כולם מדברים: אנחנו נעשה, ויש עתיד, ויש זה.

הם מקבלים את סדר-היום. למה הם לא פה? למה הם לא באים להצביע? אתה יודע למה, אדוני יושב-ראש הכנסת? כי הם סומכים על הליכוד שזאת מפלגה חברתית והיא תבוא ותעשה.

כאלה אנחנו, וזאת לא פעם ראשונה פה שאני מעלה הצעת חוק ויש רק נציגי ליכוד, אז יישר כוחנו. אני רוצה להגיד תודה ליועצת המשפטית שמרית גיטלין שקד על העבודה המהירה, על ההבנה, על ההתייחסות, לענת כהן שמואל, מנהלת הוועדה, בגלל הטרטורים של ועדות הסכמות, הדחיפות ודחיית הוועדה, כי אנחנו מתמודדים מול האוצר, לנציג האוצר עלי בינג, למנכ"ל הביטוח הלאומי,

אשרי האזרחים שקיבלו מנכ"ל ביטוח לאומי כזה, לחברת הכנסת אתי חוה עטייה, על ההסתייגות החכמה. אני מקווה, גילה, תישארי עוד שנייה. אנחנו מצביעים, עוד שנייה. את מאחרת, אבל הליכוד בא לפה להצביע, אז תאחרי בשנייה אחת ואנחנו נצביע.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים כץ. ברכות גם לך וגם לחברת הכנסת אתי עטייה. נדמה לי שאין אקורד סיום יפה יותר לכהונת הכנסת הזאת מאשר להעביר את החוק הזה. בהחלט יישר חוק לכם, שהבאתם את החוק הזה לכאן, מה שנקרא בלי מירכאות, לא ויתרתם עד הרגע האחרון ממש. אנחנו עוברים מכאן לבקשות רשות הדיבור שהוגשו, מאחר שאין הסתייגויות. חברת הכנסת ענת כנפו, איננה. לפיכך, אנחנו יכולים לעבור מייד להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א 2021, בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה, בהיעדר הסתייגויות.

אני אאפשר למי שמקומו למעלה להצביע מכאן.

חברת הכנסת עטייה, אני מוסיף את קולך בעד. לפיכך, ארבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א 2021, התקבלה בקריאה השנייה. מכאן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א 2021,

אני מוסיף את קולותיהם של חברי הכנסת שבח שטרן ואתי עטייה,

לפיכך אנחנו עם חמישה קולות בעד, אין מתנגדים,

לפיכך אני קובע שהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א 2021, התקבלה בקריאה השלישית, והחוק נכנס לספר החוקים.

(תיקון מס'